צהרים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת הוועדה ועדת משנה של ועדת החינוך,

תקצוב כדורגל נשים.

ביקשתי מאתי, מזכירת הוועדה, להבין למה הוועדה הזאת לא מקבלת תשובות ממשרד הספורט וממשרדים אחרים לגבי נקודות שאנחנו מעלים בוועדה? לא כל-כך אהבתי את התשובות שקיבלתי. צריך להבין שכשוועדה מתכנסת בכנסת, המשרדים צריכים להגיב כדי לשנות דברים. אנחנו לא יושבים פה סתם כדי

נוכל לדבר ולדבר וזה לא יתקדם. אז יש מקום מסוימים כמו קריית ים שהמצב שם הרבה יותר טוב, אבל ברוב מגרשי הכדורגל במדינת ישראל

נשים. אף פעם זה לא מגרש מלא, תמיד זה שליש מגרש, רבע מגרש,

הייתי יושב איגוד השחייה, מאמן נבחרת ישראל. כל החיים

עסקתי

זה נורא קשה לנהל ספורט במדינת ישראל. אם מישהו בספורט הישראלי יוכל להגיד לי כמה כסף הוא הולך לקבל בשנת 2022 מהמדינה, אני אגיד שאולי הוא חלם בלילה. אף אחד לא

נשים. היא חדשה בתפקידה. הבנו את הצורך ומזה זמן רב אנחנו מנסים לאייש את המשרה הזאת. חלק מהנוכחים פה גם מכירים את ההבאה של נורה אפטל,

באמת, זה במבחן התמיכות החדש. כשאנחנו מדברים על הנושא של העיכוב, אז המודל החדש אושר בוועדת התמיכות ובקרוב מאוד גם האיגודים והתקציבים יעברו לאגודות ולאיגודים וזה יבוא לביטוי

אני חושבת שזאת בשורה סופר משמעותית ואמרתי את זה כמעט בכל מקום. זה לספורט נשים באופן כללי. ספורט נשים סובל

ההסכם בגדול מדבר על השוואת תנאים בין נבחרת הנשים לנבחרת הגברים וכן מדבר גם על כל הסיפור של מוגנות, על פרוטוקולים מסודרים. אני חושבת שהבשורה הכי חשובה שצריכה לצאת מכאן זה הסיפור של התוכנית האסטרטגית לקידום הענף, לשילוב נשים,

נערות,

היום בכדורגל הנשים זה סיפור של חובבניות אל מול מקצועיות. אנחנו צריכים לשאוף להגיע לזה שכמה שיותר שחקניות יהיו מקצועניות. שהילדות האלה בחדר, שאגיד בכנות שהן הדלק שלי ובשביל זה אני נלחמת, שתהיה להן את האפשרות לחלום את אותו חלום שילד בכיתה שיושב לידם חולם.

אם הן יודעות שהן לא יכולות להתפרנס מזה אלא אם כן הן יברחו מכאן, אז יש כאן בעיה רצינית. גם הן לא יכולות להידחק לתחתית הרשימה. זה לא יכול להיות שזה יהיה כל קבוצות הילדים, כל קבוצות הנערים והן יהיו אחרונות ברשימה

היתה היו הרבה תלונות בוועדה לפניות הציבור. היתה שם וועדה בנושא הזה. יש להתאחדות יש כוח להשפיע בנושא הזה של השעות?

אני יכול להתייחס קודם להתייחס לדברים שקארין אמרה? טוב שפתחנו עם קארין, היה לי מאוד חשוב

לא, אני אומרת את זה כדי להראות עד כמה ההתאחדות לכדורגל מבינה שצריך להיות כאן שינוי, שצריך להזיז את הנושאת מטוסים הזאת וזה לא פשוט. אנחנו מאוד מאוד מעוניינים לעשות את זה. הסיפור של קידום ענף הנשים בתוך התוכנית האסטרטגית של הכדורגל נמצא בראש סדרי

כדי שאתם תקבלו כזה לחץ ציבורי גדול כדי שיניע אתכם. יום אחד לפני שלשום לא הייתם כל-כך קרובים להסכם,

אני פשוט לא מצליחה להבין. זה ממש לדבר

אז לבוא ולהגיד כמה כדורגל הנשים חשוב לכם

חייבת להודות שלדעתי יש פה - שוב, אתם לא צריכים לספור אותי, אבל כאזרחית יש פה משבר אמון מאוד גדול ואתם צריכים לטפס מהבור

לפני שנתיים עשינו מדיניות הצבעה באספות כלליות כדי להעלות את הייצוג הנשי. זה מתחבר למה שאמרת על זכויות הצבעה.

אי-אפשר לשמוע את זה בכלל, שיש 20 קולות לקבוצת גברים ו-2 קולות לקבוצת נשים. בואו נעשה שלט ונגיד לנשים שהן שוות

אני מאוד אשמח לדעת מה קרה לו ואיך הוא נותב לקידום כדורגל הנשים. בכלל, אני חושבת שהתפקיד שלכם הוא הכי חשוב. אתם רגולטור.

נורא קל לטפל בדברים

זה הכלי הכי טוב שיש לנו בידיים. אנחנו צריכים לדאוג לזה שיותר ויותר ילדים יתעסקו בספורט. לא כולם יהיו קארין ולא כולם יהיו ליעד אבל כשאתן באות למגרשים ותראו את הבנות האלו משחקות זה עושה לכן טוב בלב כי אתם יודעים שהם נמצאים במקום שהוא הכי טוב לאזרחים במדינת

תודה על הדיון הזה ותודה על התמיכה. אני מקווה שזאת סנונית ראשונית למשהו הרבה הרבה יותר גדול.

תביאו ותשקיעו דווקא בספורט נשים. באמת שם יש את הפוטנציאל הכי גדול. מדליית זהב הראשונה

אני שואל, אין איך יחס לדבר כזה. כמו שאתה אומר, הוא משוגע לדבר.

נשמתו. מכלום ושום דבר הם הפכו להיות אלופי המדינה בנוער.

זה נראה אחרת לגמרי. אני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת שמאמנות זה דמויות לחיקוי בסופו של

אין לנו מספיק מזה. אני חושבת שאנחנו גם לא מספיק עושים מאמץ. אם תשאל איפה 20 שנה של שחקניות בישראל התשובה היא שכולן ברחו. המערכת כל-כך ייאשה אותן.

קארין ונורית שכן מכירים את הנפשות הפועלות בהתאחדות.

חושב שאם תכירי אותנו קצת יותר לעומק,

אנחנו לא אנשים שמתחייבים לכלום. במקום לייאש פה את הבנות מאחור, תיצמדי למה שקרה. אין מה להשוות בין איפה שהיה הכדורגל לפני 10 שנים ואיפה שהוא

000 שקלים ומאמן נבחרת בוגרים מרוויח 90,000 שקלים, איזה אנשים ירצו להמשיך לתוך הענף הזה?

לא כי היא אישה ולא כי הם מאמנים נשים. גם הגברים שמאמנים נשים מרוויחים עשירית מהסכום. זה דבר שהוא סופר

היה קשב, היה רצון. היו טעויות לאורך הדרך ושנינו צריכים להכיר בזה. כולנו צריכים להכיר בזה ולא היינו צריכים את סימון.

כי עד אז אני צריכה לממן בעצם את עלות אימוני שוערים. בא מאמן שוערים ושואל: למה בשבילן 400-500 שקלים בחודש צריך לבוא ולפנות את הזמן הפנוי שלי? אז בפועל הייתי צריכה לעשות איתו אימונים ב-12 בצהריים כי זה הזמן הפנוי שלו, אז אני מפסידה ימי

זה הודהד בתקשורת, זה היה שם.

נשמח לראות שינוי נוסף גם ללא הפגיעה במיתוג של ישראל ובמקום שלנו. לצערנו, מצד אחד אנחנו אומת הסטרטאפ וכשזה מגיע לטכנולוגיות אנחנו במקום הראשון. כשזה

אני רוצה לספר לך על עוד כמה מקרים. אתה אומר איך מייאשים אותם?

לא, חבר'ה, סליחה. אתם לא בבית קפה.

את כשחקנית נבחרת כדורסל,

גם אצלם עשינו שביתות ואז דיברו איתנו. אבל מ-1999 בכדורסל, אני כקפטנית נבחרת ישראל חתמתי על אותו מסמך של קפטן נבחרת ישראל. היו לנו בדיוק אותם תנאים

צריך להבין שככל שהבסיס יתרחב כך למעלה יהיו יותר

זה ייצור איזו מסורת וזה ירחיב את העניין. אני רק רוצה להגיד נקודה אחת שתמחיש את

אנחנו עוסקות הרבה מאוד, אולי יותר ממה שהיינו רוצות להתעסק, בנושא של שוויון מגדרי בספורט. רק שבוע שעבר שלחנו מכתב להתאחדות בנוגע לניקוד השונה בהצבעה באספה הכללית להתאחדות. עדיין לא קיבלנו תשובה. אולי גם פספסתי אולי לשמוע איך זה נסגר בדיון אבל אני גם אשמח לשמוע. זאת רק דוגמה קטנה איך שההתאחדות בסופו של

לא, יואב אני איתך,

זה לא משהו שצריך לעבוד עליו ולבוא לכנסת ולייצר תהליך. זה בגלל המבנה של שולחנות קבלת ההחלטות. בסוף צריך את הלמעלה, את המשפך. אם היו יושבות שם 50%

גם גת וגם קארין דיברו בעצם על התשתיות ועל המתקנים. אנחנו מדברים על זה שבכל בתי הספר לכדורגל ובכל ענפי הספורט האחרים, לכל ילדה בדימונה,

בתל-אביב או בירושלים מקבל. מתנ"ס זה ראשי תיבות של מרכז תרבות נוער וספורט. אני אומר שבלי מתקנים ראויים לבנות ונערות ובלי תשתיות, בתי ספר, מאמנות ובלי נשים, אז לא יהיה לנו ספורט

שניים. בזמני בבתי הספר היו נבחרות של בית ספר בנים ובנות וזה נעלם מהאופק. למה לא להחזיר?

או זיכוי בלימודים או בצורה של ציונים.

בין אם זה לקבל הערות כמו,

איך את קשורה לכדורגל?

שלנו. הייתי שמח שתשמעו מה שהיא אומרת. זה יותר חשוב מכל הדיון שלנו. גם המגרש שלנו, שזה הבית שלנו ושם אנחנו מרגישות הכי חופשיות, גם שם אנחנו מקבלות

אנחנו גרים ברמת פולג והיא מתאמנת או

אשתי עם כובע של טקסי על הראש, כל היום צריכה לנסוע. אימוני בוקר, אימוני

אני מאוד מאוד מתחברת למה תהל כאן אמרה. גם אני הייתי שחקנית כדורגל. כל חיי חלמתי להיות שחקנית כדורגל וגדלתי בעמק יזרעאל ולא היה לי איפה לשחק. הלכתי לקבוצת בנים, שיחקתי בהפועל חיפה וחוויתי את אותם קשיים שהיא חוותה. בגיל 13 נאלצתי לסיים את חלקי כשחקנית כדורגל כי לא היתה קבוצת בנות ולכן הפסקתי לשחק. רצה הגורל ובגיל 16 נכנסתי לאיגוד השופטים והפכתי להיות שופטת כדורגל. נכנסתי בדלת אחרת בעצם חזרה למגרש שאני כל-כך אוהבת והוא היה תמיד חלק בלתי נפרד מחיי. אנחנו כל-כך הרבה שנים אחרי זה ואנחנו שומעים עדיין את אותם דברים וזה באמת משהו שחורה לי ברמה האישית. כן אני יכולה להגיד כאן שאחת הסיבות שהחלטתי להגיע להתאחדות לכדורגל ולעזוב את חלקי במערכת הצבאית ולבוא בכובע הזה, זה בשביל לשנות ובשביל לתרום ולעשות אחרת. לאורך כל המאבק, גם של קארין ושל כל השחקניות, מהתחלה אמרתי להן שהלב שלי איתן. אני חושבת שאין מישהי שיותר מבינה לליבן וחווה את זה במשך שנים מהמקום שלי כאישה בתוך העולם הזה. גם אני שופטת כדורגל אחת מהמון שופטים. שופטת בליגת העל, אל תצטנעי. אנחנו בסך הכל 30 שופטות מבין 800 שופטים ולכן המורכבות פה היא מאוד גדולה. כן אני יכולה להגיד שמתחילים לעשות תהליכים. לא הייתי נכנסת למקום הזה אם לא הייתי מבינה שיש הנהלה ויש אנשים טובים בדרך ובהתאחדות שרוצים לעשות את התהליך הזה אחרי שנים שהיתה באמת היתה בעיה ואי-אפשר ליפות את הדברים. אם נייפה אותם נצטייר כאנשים לא אמינים ואני לא כזאת לפחות. לכן המטרה היא באמת לשנות. אחת הדוגמאות זה נושא המאמנות. באוקטובר הקרוב יהיה קורס שלם רק של מאמנות ושופטות כדורגל כשהמטרה היא סביב ה-30 מאמנות שייכנסו לשוק הזה ושופטות חדשות. אנחנו נעשה כל מה שצריך על-מנת שזה באמת יקרה. תכנית של 8 שנים קדימה שאמורה באמת לפתח את הענף, לקדם את הילדות האלה, לקדם תשתיות ולקדם כל דבר אפשרי על-מנת שנפסיק עם השיח הזה. לי זה פשוט תמיד הזוי. אני מגיעה למגרשים בכל מקום אפשרי בארץ ותמיד אותו שיח. תמיד אבא שלי ביציע מספר לי שהתחילו לקלל ביציע ואמרו למה היא לא הולכת למטבח. אני אומרת, נו באמת, בואו נבין שאנחנו ב-2022. יש טייסות שמטיסות 16F ומגנות עלינו יום ולילה. עוד מעט יהיו לוחמות ב-669. תמיד אמרתי, מה אני עושה? אני מנהלת 22 שחקנים. צריך להיות בפרופורציות על העניין הזה. ספורט זה הפלטפורמה הכי טובה לשוויון וככה זה צריך להיות. אני מאוד מקווה שבחלקת האלוהים שלי, במקום שלנו של ההתאחדות, נצליח לעשות את השינוי הזה יחד. השינוי הזה חייב להיות ביחד בין כל הגורמים. ההתאחדות לא יכולה להיות פה לבד. זה צריך לבוא מהכנסת, בחקיקות, מנהל הספורט, שר הספורט והכול ביחד בשביל למנף את הדבר הזה. בסוף, יכול להיות שאם לאבא שלי לא היתה בת שנלחמת במשך שנים וזה היה נוגע לו בצורה כל-כך כואבת, אולי גם לו כגבר זה לא היה כל-כך מפריע. אבל הוא חווה מגיל אפס את הבכי שלי ביום ובלילה על מה שאני חווה אז זה כואב לו יותר מכל דבר אחר. בסוף צריך לזכור, זה יכול להיות הבת שלך, הנכדה שלך, בסוף זה 51% מהאוכלוסייה ואי-אפשר לשכוח את זה. זה המקום הכי טוב לייצר שוויון במדינה. לדעתי זה מתחיל כאן במקום הזה. מהמקום הזה אני אומרת שאנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים. הצעד שההתאחדות עשתה זה צעד מאוד חשוב ומראה על נכונות ורצון לשינוי. אני בטוחה שמכאן נצעד ביחד קדימה.

שיהיה לך בהצלחה בתפקיד. אני מהרשות לקידום מעמד האישה. קארין אמרה את זה על הדרך באיזו נקודה וזאת נקודה מאוד חשובה וזה הדמויות לחיקוי. צריך כל-כך לגבות את סוללות הדרך האלה. הדיון פה חוצה לחלוטין את תחום הספורט. תחושת מסוגלות שיש לילדה בחוק וגם כמובן לשחקנית בוגרת יותר, נפגש את תחושת המסוגלות הזאת ואת השוויון, כאשר היא תרגיש שווה לחלום ושווה בשוק התעסוקה. אנחנו פשוט רואים את זה בכל מקום. אני בטוחה שכל עובדות הרשות מגבות את כל העוסקים והעוסקות בדבר ואתם עושים דבר מאוד חשוב. תודה רבה. אני מסכם את הדיון. הסיכום הוא הכי חשוב כי בסוף זה מגיע למשרדים, להתאחדות,

היכולת שלנו והחובה שלנו זה לקבל תשובות מהמשרדים האלו ואני עכשיו אדאג לזה שגם הוועדות הקודמות, על כל משפט שביקשנו תהיה תשובה כי זה בדמנו. בדיון הזה הייתי מצפה שכל מי שמתעסק בתקשורת ספורט במדינת ישראל ישים רגע בצד את כל הנושא של ספורט וידבר על מה שהיה פה בשעתיים האחרונות. בסוף, בלי תקשורת ספורט אנחנו לא נוכל לקדם. אני לא מצפה שזה יהיה כתוב במקום המצב הפוליטי במדינת ישראל אבל כן בערוץ 5 ובתקשורת הדיגיטלית ובאינטרנט. אנחנו צריכים להבין שהנושא הזה חשוב למדינת ישראל קודם כל. הוא חשוב לנו. כאבא לשלוש בנות, כהורים וכן הלאה. אני חושב שזה שמרכזי מכבי והפועל ומרכזים אחרים לא שלחו נציגות לדיון הזה, זה נון גדול למרכזים האלו. את זה אומר סימון דוידסון מכנסת ישראל. הייתי מצפה שכנרת תשב פה, שיורם יישב פה ונאור יישב פה. הם מייצגים את האגודות ואת הספורט הישראלי והם צריכים להיות פה. אני גם באופן אישי הולך להתקשר אליהם ולדבר איתם.

בצורה מאוד שלילית. אני רק חייבת להגיד שגם כנרת וגם לירון מאוד עזרו. אני לא יודע. אני פה רוצה שהאנשים האלה יהיו. זה כמו שהפכתי את העולם כדי שתהיה ועדה. אתם לא מבינים איזה משחק פוליטי עשיתי פה כדי שבסוף תהיה פה ועדה. אני מצפה מאנשים שהספורט חשוב להם, שיישבו פה בשולחן הזה. אני מבקש מההתאחדות. דיברו פה על התכנית ואני מברך על ההסכם. אני ממש מברך על ההסכם אבל אני רוצה לפקח עליו מהצד כחבר כנסת. גיא, אתה תהיה הנציג שלי, להבין איך מפקחים ומיישמים את ההסכם הזה. ממש באופן אישי בינינו. אני רוצה לקבל הסבר על המצב באקדמיה לכדורגל כי דיברו פה על לסגור את האקדמיה. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. מה קורה שם? מה העתיד? מיתר, זאת את אחראית? אני אחראית. ממש לא סוגרים. לא סוגרים זה מצוין. מעבירים אותם מווינגייט. אני אקבל הסבר על הכול. אני רוצה לדעת מה קורה עם האקדמיה היום ומה הולך לקרות בשנה הבאה ובעוד חמש שנים. זה חלק מהתכנית האסטרטגית שלכם. לגבי התכנית האסטרטגית. את יודעת, אני באתי מהספורט. אם אין יעדים אז התכנית לא עושים איתה כלום. כמה שחקניות יש היום? כמה יהיו בעוד שנה? כמה יהיו בעוד 5 שנים? כמה יהיו בעוד 10 שנים? האם אנחנו רוצים להגיע לרבע גמר, לחצי גמר, לגמר? אני לא יודע, מה שאתם מתכננים שזה יהיה רשום בתכנית. כשהייתי מאמן צעיר אז אמרתי שהחלום שלי הוא שיהיה לי ספורטאי במשחקים האולימפיים.

כשהייתי יושב-ראש האיגוד אמרתי שהחלום שלי שיהיה מדליה באליפות אירופה או באליפות עולם. יש לנו היום שחיינית אלופת עולם בשחייה, שתהיה גם עם מדליות בפריז. זאת אומרת, בסוף צריך לחלום הכי גבוה. מי חשב שלשחייה הישראלית תהיה מדליה באליפות עולם? אמרו לי פסיכופט, צחקו עלי, באמת צחקו עלי. אבל הבאתי את המאמן הכי טוב בעולם ופיטרתי את מי שצריך לפטר ועשיתי מהלכים. הבאתי ספונסר ענק. אפשר לעשות הכול, אנחנו לא שווים פחות מאף אחד בעולם הזה, מאף אחד. תמיד אמרו לי שיהודים טובים בשחמט. לא, אנחנו יכולים להיות הספורטאים הכי טובים ויש לנו אלופים אולימפיים אז גם בכדורגל נשים אנחנו יכולים להיות הכי טובה. למה מה, יש לנו שתי רגליים שמאליות?

אתה תופתע שכל מה שציינת מופיע בתכנית שמתבססת על העבודה של נורה ואתה יותר ממוזמן. אני מאוד אשמח. אני מבקש עוד דבר מההתאחדות לכדורגל. אנחנו בשנים של שוויון. איך יכול להיות שעדיין לנשים יש 10 נקודות בליגת העל בניקוד ובליגת העל 2 נקודות ולגברים יש 20? אולי יש לכם משהו הגיוני. לי זה לא נראה הגיוני כי באף התאחדות זה לא קיים. אז לקבל תשובה בנושא הזה. אני מבקש ממשרד הספורט לחשוב על ענישה או תוספת תקציבית לאותן אגודות שמתחזקות קבוצת בנות.

זה נמצא כרגע במשרד המשפטים. לדעתי זה יאושר היום, תוספת של 30% לכל אגודה.

אז אני עוד מעט בא לחבק אותך. אני יודע שמשהו מתבשל שם. מאוד רציתי להגיד את זה. זה דבר אדיר לספורט הנשים. זהו, אלה הנקודות שרציתי להעלות. אני רוצה לומר תודה לכולם. כל אחד שיושב פה עושה עוד פיסת היסטוריה למען ספורט הנשים במדינת ישראל. אנחנו נתקדם עוד צעד. הנה, תראו, עכשיו קיבלתי משהו שחפרתי להם הרבה זמן וזה נהדר לשמוע את זה. עשינו גם דיון לפני שבוע על ספורטאים פעילים ומצטיינים בצבא וכבר יש שינוי אדיר בנושא הזה תוך יומיים. דברים יכולים להשתנות. צריך להאמין, לחתום ולא לוותר. הבנות שיושבות פה, תחלמו הכי גבוה שאפשר. יש לכן את יוסי, הוא יגשים לכן את זה ואתן תגיעו לגדולות. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:45.